אני מתכבד לפתוח את הדיון. אני מבקש לעבור לפנייה 160 עד 161, הוצאות חירום אזרחיות. מי מסביר? הפנייה נועדה לתקצוב 324,509 בהרשאה להתחייב למימון כבישי לב השומרון בית